אני פותח את הישיבה בהצעת חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראת שעה) (תיקון מס' 4) (הארכת תוקף),

בנושא בקשה לדיון מחדש שהגישה חברת הכנסת יעל כהן-פארן. בבקשה, נא להציג את הרביזיה. תודה, אדוני היושב-ראש.

התיקון להארכת הוראת השעה הוא ניסוח קצר של שלוש ארבע שורות, ובכל זאת לטעמי אתם הזדרזתם ביותר לאשר אותה ללא דיון מספק, ללא דיון רציני, בשעת בוקר מוקדמת כאשר רבים מחברי הכנסת שמתגוררים רחוק התקשו להגיע בזמן. לא שזה בסדר, כולם צריכים להיות כאן בזמן, אבל אותו דיון, שנקבע לשעתיים, הסתיים תוך שעה. אתה זוכר את זה, זה היה ביום רביעי בבוקר. אין דבר כזה לקבוע דיון לשעתיים, אבל לא משנה.

אני זוכרת, זה היה לי בלוח הזמנים.

אני לא עושה דיונים אם לא צריך. אתה קובע דיונים ומסמן אותם בלוח הזמנים. לא היה שום דיון אחרי, הדיון נקבע בין 9:00 ו-11:00. אני הגעתי ב-10:00 והדיון הסתיים. לגופו של עניין מהותית, החוק שהארכתם את תוקפו בהוראת שעה לעוד שנתיים הוא פשוט חוק שנועד להכביד ולהתעלל התעללות נוספת באותם מבקשי מקלט, שאתם מסרבים גם לקרוא להם כך. הגיעו לכאן, ביקשו בקשות מקלט. אתם ממשיכים לקרוא להם מסתננים. בעצם במקום לפתור את הבעיה ולבוא עם מדיניות שתיטיב עם כולם, עם תושבי דרום תל אביב, שאין ספק שסובלים רבות

שכל האוכלוסייה הזרה הגיעה לחיות שם, וזה מצב לא תקין, ואנחנו רוצים לשים את דרום תל אביב על ראש שמחתנו ולעזור לדרום תל אביב, אבל במקום לפתור היה על השולחן מתווה לפתרון רציני מאוד, שלא היה כדוגמתו מול אף מדינה בעולם,

אבל במקום זה אתם פשוט רוצים - - - הוא לא ישים.

להמשיך באי-מדיניות זה הכי לא ישים. מה שעשיתם בחוק הזה, אתם פשוט מנופפים בחוק כמעט חסר תוכן, שאתם אפילו לא מסוגלים להסביר לנו בדיון לקראת הקריאה הראשונה היה חוסר מוחלט של הצדקה של החוק הזה, נציג משרד הפנים לא הציג שום משמעות שהחוק הזה הביא. חמש שנים יש את החוק הזה אבל אף אחד לא יכול היה להגיד במה החוק הזה עשה טוב ומדוע צריך להמשיך איתו. אני רוצה לומר לך,

במקום לפתור באמת את בעיית מבקשי המקלט במדינת ישראל, שאתה קורא להם מסתננים, אני אומרת לך, אתם מנופפים בחקיקה חסרת ערך מול תושבי דרום תל אביב המסכנים, שבאים בצדק לוועדה כדי שניתן להם פתרונות ומענה. בסופו של דבר אתם פשוט מסרבים להקשיב לקול ההיגיון ולמצוא פתרון אמיתי שיעזור לכולם. תודה רבה. התייעצות סיעתית. נצא להתייעצות סיעתית. אנחנו ניכנס להצבעה בשעה 11:42, בעוד חמש דקות. אני רק רוצה להודיע לפרוטוקול שהמיזוג אושר. הרביזיה הוסרה מוועדת הכנסת ולכן המיזוג מאחורינו. נצביע בשעה 11:42 על ההצעה לאחר שהנימוק של הרביזיה הוצג. (הישיבה נפסקה בשעה 11:37 ונתחדשה בשעה 11:42.) נא לשבת. אני מחדש את הישיבה. אנחנו עוברים להצבעה. מי בעד הרביזיה של חברת הכנסת יעל כהן-פארן? ירים את ידו.

הצבעה בעד 5 נגד 7 נמנעים אין הבקשה לדיון מחדש של חברת הכנסת יעל כהן-פארן בהצעת חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראת שעה) (תיקון מס' 4)

תוקף), התשע"ט-2018 לא נתקבלה.

הצעת החוק אושרה לקריאה שנייה ושלישית ותעלה להצבעה במליאה בשבוע הבא. אם הצעת החוק לא תעבור בשבוע הבא אנחנו נאבד את התוקף של החוק, כי החוק המקורי הוא עד 13 בדצמבר.

ננעלה בשעה 11:43.